היום 21 בדצמבר. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: הצעת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"א 2020. אנחנו נתחיל.

יש לנו נציגים של רשות ניירות ערך,

אז תציגו, בבקשה, את הנושא. וכמובן גם נשמע אם יש מישהו שרוצה להתייחס. בבקשה. רק תציגו את עצמכם לפרוטוקול.

שמי עודד שפירר. אני מנכ"ל רשות ניירות ערך. תודה לוועדה שהזמינה אותנו היום.

למעשה, במסגרת הגשת תקציב לוועדת הכספים שתהיה בשעה הקרובה יחד עם סט ארוך של תקנות להפחתת אגרות. אחד מהסטים של התקנות צריך להיות מאושר בוועדת הכלכלה. למעשה, בעקבות הצטברות של עודף אגרות שיש לרשות מגבייה בשנים 2017 עד 2020, אנחנו רוצים להחזיר לחברות שמשלמות, לחברות ויחידים שמשלמים לנו אגרות, בדמות הפחתה של 10% באגרות בכל שנה מהשנים 2021 עד 2023. והתקנות שמונחות בפניכם הן למעשה תקנות שמהותן הן הפחתה של 10% באגרה השנתית של הגוף המפוקח.

אם אתם רוצים להחזיר, אז לא צריך למנוע את החזר. אז אתם רוצים להתחיל להקריא או שאנחנו נשמע מישהו בזום שרוצה להתייחס?

בבקשה. רק אם מישהו רוצה, תגידו את השם ונתייחס ונעבור להקראה. אין. זה דבר נדיר לראות בוועדת הכלכלה שאף אחד לא רוצה להתייחס. כשבאים להפחית מהם מההתנגדות - - - כששומעים החזר, אז אנחנו מייד עוברים.

חברים, אז בואו נעבור להקראת התקנות, ואני מניח שאין פה מישהו שירצה לבוא להצביע. ואם אדוני יושב-ראש הקבוע של ועדת הכלכלה יחזור לדיון, אז כמובן שאני אצטרף גם להצבעה שלו.

תציגי את עצמך. שמי אורית שרייבר מרשות ניירות ערך.

טיוטת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"א 2020 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, התשע"ד 2014, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה בשנות הכספים 2021 עד 2023 יראו כאילו בתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, התשע"ה-2014, בתקנה 26 בסופה נאמר: "(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 90% מן הסכום המפורט בה, כפי שהשתנה לפי תקנה 27 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים." אוקיי. אז אפשר עבור להצבעה?

אם כן, אז אני בעד. הצבעה אושרו.

גם אתה, גם חבר הכנסת טופורובסקי מצטרף. אני רק אגיד שרציתי שתסביר את זה אורית, אבל כשדיברנו על זה בשיחה בינינו, סכום האגרה השנתית, בעצם אם אנחנו מסתכלים על תקנות האגרות, מדובר בעצם על כל הסכומים שמפורטים בתקנות. שזה בעצם הסכום הקבוע והסכומים המשתנים.

אגרה של - - - על איזה סעיף את מדברת? בסעיף 26. תקנה. באגרה השנתית בעצם כתוב: חברת דירוג אגרה שנתית בסכום כך וכך, וכן אגרה משתנה. וכשדיברתי עם עורכת הדין שרייבר, היא אמרה לי שמפרשים את זה שהאגרה השנתית כוללת גם את הסכום הקבוע וגם את הסכום המשתנה, ושני הסכומים האלה מופחתים עכשיו ב-10%, רק כדי שזה יהיה ברור. וזה ברור מהתקנות? זה מטיב עם החברות. אז זה יהיה ברור.

האגרה השנתית מחולקת בעצם לשני רכיבים, חלק קבוע וחלק משתנה לפי מספר מכשירים פיננסיים שכל חברה מדרגת. אבל שני הרכיבים האלה מרכיבים למעשה את האגרה השנתית. ומכל הסכום הכולל הזה תהיה הפחתה של 10%. טוב.

בסדר כפי שזה? חבר הכנסת טופורובסקי, זה מקובל גם עליך?

אנחנו נעבור להצבעה.

חבר'ה, מישהו בזום שם אולי?

טוב, אז מי בעד, בבקשה? הצבעה אושרו. אין מתנגדים. התקנות אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה